שלום לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים בנושא: התנהלות המשטרה והפרקליטות בכל הקשור להטרדות מיניות לציון ארבע שנים למהפכת Me